התשפ"ג-2023 (מ/1623), לפני הקריאה הראשונה. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לקיצור תקופת הנחת הצעת החוק. ההצעה משנה את המבנה של מליאת המועצה להסדר ההימורים בספורט, קובעת הסדרים שונים בנוגע לסדרי עבודת מליאת המועצה תוך התאמה לתבניות חקיקה עדכניות, ומאפשרת הגדלת הסכומים שתוכל המועצה להתקשר בהם עם גופי הספורט במסגרת הסכמי שיווק ותפעול. הדחיפות נובעת מכך שהמשרד מבקש להשלים את חקיקת החוק עוד במושב הנוכחי ומכך שהרכב המועצה הנוכחי חסר מאוד מכהנים כרגע שלושה חברים בלבד מתוך שבעה חברי המועצה. בגלל השינוי המוצע רצינו להקים את מליאת המועצה החדשה בהקדם, לא להתחיל עכשיו הליך ממושך של מינויים על בסיס החוק הקיים שממילא לא יהיה רלוונטי בקרוב. כיוון שהמליאה מתקשה לעבוד עם שלושה חברים בלבד - - כמה זמן זה ככה?

עזבו בשבועיים האחרונים את שירות המדינה שני נציגים של משרד התרבות והספורט. אם היינו עד עכשיו עם חמישה חברים מתוך שבעה, עכשיו אנחנו עם שלושה. כנראה שביוני נציג משרד האוצר עוזב,

אני חושב שהיא מתכנסת פעם בחודשיים. כשיש הרכב חסר של מליאה זה משפיע בהכרח על עבודת המועצה. יש נשים במליאה?

מה הקריטריונים שקבועים בחוק, ועל מה אתה מוותר כקריטריון למינויים? במסגרת ההצעה החדשה?

בהצעה החדשה אנחנו מבקשים להחיל את החובות הכלליות שיש בחוק החברות הממשלתיות בהקשר הזה. כמה נציגים יש בהצעה החדשה? בהרכב הקיים יש שבעה חברים: שני נציגי משרד אוצר, שני נציגי משרד התרבות והספורט ושלושה נציגי ציבור. בהצעה החדשה יהיו שלושה נציגי משרד התרבות והספורט, נציג אוצר ושבעה נציגי ציבור. כל כמה זמן הנציגים האלה מתחלפים? לכמה זמן ממנים אותם? לארבע שנים. ומי השר הממנה?

הציבור, כשאת נציגי האוצר ממנה שר האוצר, בהתייעצות עם המועצה הלאומית לספורט. מה שאומרים פה זה שהולכים להגדיל את כמות נציגי הציבור על חשבון המשרדים הממשלתיים. אנחנו מגדילים את מספר חברי - - היחס גם הולך להשתנות? הפרופורציה הולכת להשתנות? בוודאי. למה היא מוסמכת? המועצה אחראית על העבודה של התאגיד להסדר הימורים בספורט. זה לא הרבה היום כי הכל עבר לספורט. הטוטו היום כבר לא מחלק את מה שהיה פעם. כל תכנית המתקנים עברה למשרד הספורט. הטוטו היום היא חברת הימורים חוקית של המדינה. הרפורמה שהייתה ב-2019 בהקשר הזה העבירה את כל כספי המועצה לאוצר המדינה. התמיכות מחולקות היום על ידי משרד התרבות והספורט. משום מה נשארה סמכות לשר התרבות והספורט, למרות שמלכתחילה אין לו קשר. מה שנותר לתאגיד זה להמשיך לנהל את תכניות ההימורים. אנחנו רוצים שהמינויים יהיו מקצועיים. יש קריטריונים קבועים לחברות. המינויים של נציגי הציבור הם לפי תנאי הסף שיש בחוק החברות הממשלתיות, הם צריכים לעבור את האישור של הוועדה שקבועה בחוק החברות הממשלתיות שעד היום מכהנת בראשה השופטת גילאור. לגבי סגן יו"ר המועצה, בוועדת הכספים של המועצה יש דרישה שיהיו לו כישורים כמו לדירקטור פיננסי לפי חוק החברות הממשלתיות. מי בעד מתן הפטור,

הצבעה בעד, 6 נגד, 1 נמנעים, 1 הבקשה אושרה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:12.